וחברי הכנסת, היום יום שלישי, י"ד בסיוון תשפ"א, 25 במאי 2021. אני פותח את הישיבה. הודעה למזכירת הכנסת,

אז אנחנו עוברים ישר לנאומים בני דקה, אם כך. ראשון הנואמים, חבר הכנסת אחמד טיבי, איננו, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אף הוא איננו, חבר הכנסת משה אבוטבול, אני רואה שאפילו ראש ישיבת המתמידים איננו פה היום, חבר הכנסת עופר כסיף, איננו, חבר הכנסת עיסאווי פריג' איננו. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. נאום מס' 8, אם אני עוקב נכון? נכון, אדוני היושב-ראש, תודה רבה. נאום הנדסת תודעה מס' 8, והפעם, על שלטון בג"ץ והמדינה היהודית. לזה צריך להקדיש סדרה בנפרד, לא? זו התחלה, פתיח. דמוקרטית, שלשום, באופן לא מפתיע, לצערנו, צעדו שופטי בג"ץ עוד צעד בהפיכה השיפוטית והניפו ידם גם על חוקי-יסוד. מעבר לאבסורד ולצביעות שבפגיעה בחוקי-יסוד ללא שום סמכות, ומעבר לפגיעה הקשה במבנה השלטוני של מדינת ישראל, יש כאן גם מהלך הרסני כנגד זהותה היהודית של מדינת ישראל, שהרי בדמוקרטיה העם הוא הריבון, כלומר העם היהודי, ומי שמייצג את רצון העם בדמוקרטיה פרלמנטרית זוהי הכנסת. אך כאשר יש מי שמרוקן את ריבונות הכנסת ואת ריבונות העם מכל משמעות מעשית, ובמקביל פסיקותיו באופן עקבי מוטות כנגד כל דבר יהודי ולאומי, כביכול בשם נאורות וקידמה, אך באמת בשם פרוגרסיביות קיצונית ועמדות אנטי-יהודיות ואנטי-ציוניות, מתברר כי תחת מסווה של מכבסת מילים והנדסת תודעה מנסים להחריב את זהותה וצורת משטרה של מדינת היהודים. אני ממליץ לשופטי העליון להרפות ידיהם מייד מפסילת חוקים, וקל וחומר חוקי-יסוד. ובאנלוגיה לדבריו של השופט המנוח מישאל חשין, בזמנו: זה בית המחוקקים הלאומי שלנו, ומי שירים יד על ביתנו, נגדע את ידו.

חברת הכנסת נירה שפק, בבקשה.

אצל אבי מעוז, חבר הכנסת מעוז, זה ממש,

מסודר אחד-אחד. אבל אני מבטיח שאם את תתחילי למספר, אני אשתדל לעקוב. שקלתי אם למספר את הבלונים בעוטף. את יודעת מה? זה כבר אתגר מתמטי יותר מורכב, אבל ננסה להתמודד גם איתו, אם נצטרך.

בטח כשאני אגיד את המורכבות. אז אני רוצה לדבר על הבלונים בעוטף. את "מעשה בחמישה בלונים" כולנו מכירים. מאז הפסקת האש עברנו מזמן את החמישה בלונים, עברנו גם חמישה בלונים בכל מועצה, אז אני לא יודעת אם זה היה או חלמתי חלום. אני רוצה לספר לכם, לא חלמתי חלום, אני אישית ראיתי בלון. בלונים מעל מועצה אזורית אשכול, יוצאת תגובה רשמית: אין בלונים, בלונים מעל מועצה האזורית שער הנגב, יוצאת תגובה רשמית של דובר כיבוי אש: זה לא בלונים, שבעה מוקדי שרפות במועצה האזורית אשכול, יוצאת תגובה רשמית: כיבוי אש הם שקובעים את מקור השרפות, זה לא בלונים. אנחנו מצלמים בלונים, תושבי העוטף, כבוד היושב-ראש, יש לי להראות לך תמונות של לפחות 20 בלונים, אנחנו יודעים לזהות אותם כי זה אותם בלונים שאנחנו מתמחים בהם כל השנים האלה. ויש לי שתי שאלות, אחת מהן לראש הממשלה ושר הביטחון: אם זה לא בלונים, מה זה? ולמה כל הבלונים שמתועדים אצלנו לא מקבלים מענה? 2. השר לביטחון פנים, הפנייה שלי אליו דרך כיבוי אש: אנחנו רוצים לראות את התחקירים האלה, אני רוצה לראות התחקירים האלה ואני רוצה להבין איך פתאום יש תמונה של בלונים, פתאום תמונה של מוקד שרפה, ואין כפיים ביניהן.

תודה רבה. חבר הכנסת מנסור עבאס, איננו. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, ביום ראשון פורסמה בערוץ 13 כתבתו של העיתונאי עומרי מניב על מעשה הלינץ' שבוצע בסעיד מוסא בטיילת בבת ים. בגין המעשה הזה הוגשו כתבי אישום נגד שלושה אנשים, למרות שעשרות רבות תועדו משתתפים בו. הכתבה מציגה כיצד האירוע הזה היה כולו כתובת רשומה על הפיד של הרשתות החברתיות במשך שעות ארוכות וכיצד משטרת ישראל, למרות התראות ותלונות, בחרה להתעלם. בתוך אין-ספור הפרסומים, הפוסטים ותכתובות הווטסאפ בולט שמו של ארגון להב"ה, שבראשו עומד בנצי גופשטיין, אדם שהוגש נגדו כתב אישום בגין הסתה לאלימות ולגזענות, אדם שנפסל מהתמודדות לכנסת בשל הסתה גזענית. בנצי גופשטיין ואנשיו באים בשעריו של הבית הזה באופן תדיר בחסות הנציג שלהם בכנסת ישראל, חבר הכנסת איתמר בן גביר. להב"ה וגופשטיין הם הזרוע האלימה, המעין-צבאית, ומפלגת עוצמה יהודית היא הזרוע הפוליטית. מול תנועת המלקחיים הזאת בחרה משטרת ישראל להיעלם מעל פני השטח, וזאת למרות שכל המידע נרשם והופץ באותיות קידוש לבנה. אני קורא מכאן למפכ"ל המשטרה למצות את הבדיקה בעניין החמור הזה של התעלמות המשטרה מכל התלונות וההתראות עד תומה ובאופן יסודי. במקביל, אדוני היושב-ראש, הגיעה העת לומר בקול ברור: ארגון להב"ה הוא ארגון אלים וחבלני שיש להוציאו אל מחוץ לחוק. הוא אינו שונה במהותו מארגוניו של הרב כהנא, שהוצאו מחוץ לחוק לפני שנים רבות. כדרכם של ארגונים מהסוג הזה, אין לו כל מעמד משפטי משל עצמו, ופעילותו מתקיימת באמצעות רשת סבוכה של קשרים בין עמותות וארגונים שלמרבה הפלצות, חלק מהם ממומנים על ידי מדינת ישראל. אירועי השבועיים האחרונים צריכים להדיר שינה מעינינו. שלטון החוק חייב לגלות את עוצמתו בכל רחבי מדינת ישראל ולבלום כל פעילות אלימה, לאומנית וגזענית, ערבית ויהודית, בלי כל היזקקות למונחים של סימטריה ואי-סימטריה. אחד מן הצעדים הנדרשים, בין רבים אחרים, ובכך אסיים, הוא כיבוי הלהבה הגזענית והאלימה של גופשטיין וחבריו ובדיקה יסודית מדוע רשויות אכיפת החוק לא אחת נוהגות בהם בכפפות של משי במקום בכפפות של ברזל.

חבר הכנסת וליד טאהא,

חברת הכנסת קרן ברק, איננה, חברת הכנסת מירב בן ארי,

חבר הכנסת איתמר בן גביר,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' איננו, חבר הכנסת יעקב מרגי,

חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

חבר הכנסת אלכס קושניר,

חבר הכנסת סעיד אלחרומי,

חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

חבר הכנסת שמחה רוטמן,

חבר הכנסת ינון אזולאי,

חבר הכנסת אופיר סופר,

חברת הכנסת קטי שטרית,

חברת הכנסת מאי גולן,

חבר הכנסת מאיר כהן,

חבר הכנסת איימן עודה,

חברת הכנסת אבתיסאם מראענה,

חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, איננו, חבר הכנסת יעקב טסלר,

איננו, חבר הכנסת עודד פורר,

חבר הכנסת מוסי רז,

חבר הכנסת רון כץ, איננו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חברת הכנסת שרן השכל,

חבר הכנסת יבגני סובה, איננו, חברת הכנסת מירב כהן,

חבר הכנסת ניצן הורוביץ,

חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי, בבקשה. כן, רשום. מוחמד כיואן מאום אל-פחם היה ילד יפה בן 17. לפני שבוע וחצי הוא היה באוטו בלילה עם עוד חברים ועוד קרובי משפחה שלו, ילדים באוטו, שנסעו וקיבלו צרור של יריות. הוא קיבל קליע בראש משוטר של ימ"מ. ביקרתי אותו בבית החולים לפני שבוע. פגשתי את אבא שלו. זה היה בבית החולים רמב"ם. ביום חמישי מוחמד נפטר. הלכתי ביום שישי לביקור תנחומים, פגשתי את האימא ואת האבא שלו. ביום שבת המשפחה החליטה שהיא תורמת את איבריו, גם ליהודים וגם לערבים. איבריו של מוחמד כיואן, שנהרג מקליע בראשו על ידי שוטר של ימ"מ, נתרמו לגופיהם של חמישה אנשים יהודים ועוד אחד ערבי. אני אומרת: חפשו נקודות אור.

תודה רבה. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, בתחילת שבוע הבא, יום שני, כ' בסיוון תשפ"א, יחול בכל העולם יום ללא עישון, כדי לעודד את ציבור המעשנים להינזר מעישון ומכל סוגי הטבק למיניהם. גם אני בעבר, לפני עשרות שנים, הייתי מעשן, וברוך השם,

קראתי לאחרונה סקר חדש החושף שלצערנו מרבית מהציבור לא מספיק מודע לגורמי הנזק העיקריים בעישון, וגם למגזר החרדי יש חוסר מודעות לכך שהנזק הבריאותי העיקרי בעישון הסיגריות נגרם למעשה משרפת הטבק והניקוטין, כמו גם מהעשן, הגורמים להתפתחויות של מחלות קשות הנגרמות למעשן. וכבר נאמר בפסוק: "ונשמרתם מאֹד לנפשֹׁתיכם". אני שמח לבשר לאדוני היושב-ראש שהנחתי בימים האחרונים על שולחן הכנסת, יחד עם עוד חברי כנסת, הצעת חוק פרטית חדשה לתיקון פקודת התעבורה לאיסור עישון ברכב שנמצא בו קטין שטרם מלאו לו 15 שנים, וזאת כדי לצמצם את הנזק הנגרם לנחשפים לעשן הסיגריות.

בעזרת השם, שכלל חברי הכנסת ייתנו יד, תרתי משמע, לחוק זה, ובכך נצמצם את החולי במחלה הידועה והכואבת, שכבר הפילה רבבות של מעשנים.

תודה רבה. חבר הכנסת אליהו ברוכי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, צמד המילים "ועדת חקירה" הושמע בימים האחרונים בתדירות גבוהה. יש האומרים רק את המילים "ועדת חקירה", יש מוסיפים "ועדת חקירה ממלכתית".

לאדם נורמטיבי אין שום ספק שאסור לתת לאסון מירון תשפ"א לעבור לידנו ולהמשיך לנהל את המקום כאילו כלום לא קרה. אבל אני פה רק כדי לשאול: כל ליקוי שקיים במתחם הציון זקוק לוועדת חקירה? אדוני היושב-ראש, הגעתי לפה כדי להצביע על לוח השנה העברי. כל יום שעובר מרחיק אותנו מל"ג בעומר תשפ"א ומקרב אותנו בצעדי ענק לל"ג בעומר תשפ"ב. האם נוכל לומר שהופתענו, שלא ידענו שבי"ח באייר הקרוב מגיעים לשם מאות אלפי אנשים?

חבל על כל יום שהאתר הקדוש והמעברים הצרים שסביבו נותרים כאילו ל"ג בעומר הבא זה מסיבת הפתעה. בשורות טובות. תודה.